אני מחדש את הדיון: הצעת צו על הפקוח על מצרכים ושירותים (נגיף הקורונה החדש) (שימוש באריזות של קמח - סימון תזונתי)(הוראת השעה), התש"ף - 2020. מדובר בבקשה של משרד

משרד המשפטים, בבקשה. אנחנו סבורים שיש לקיים את הצו כפי שביקשו משרד הבריאות ומשרד הכלכלה. מדובר בצו שיש לו נפקות פלילית מאחר שחוק הפיקוח קובע עבירה פלילית גנרית על מי שמפר את האמור בצו.

כרגע, הדבר הזה נדרש נוכח מצוקת הקמח כפי שתואר. הצו הזה מקובל עלינו במשרד המשפטים.

נציג התאחדות התעשיינים, בבקשה. שלום אדוני, אנחנו תומכים בתיקון המוצע. אנחנו חושבים שהוא מאוזן וראוי. הוא ייתן מענה למחסור שנוצר באריזות של קילוגרם קמח בשווקים. יש מישהו שמחובר שרוצה להתנגד לתוכן הצו? היועצת המשפטית תקרא את הצו ותציג כמה שינויים בתוכנו של הצו. “טיוטת צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (נגיף הקורונה החדש)(שימוש באריזות של קמח - סימון תזונתי) (הוראת שעה), התש"ף-2020 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5(א)(1) ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-,1957 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור: הגדרות 1. בצו זה - "חקיקת המזון", "יבואן" ו-"יצרן" כהגדרתם בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, "קמח" - קמח מכל המינים וכן סולת חיטה, אך למעט קמח תופח, באריזה של ק"ג אחד, שלא הוספו להם ויטמינים או מינרלים. הוראת שעה 2. בתקופה שעד יום י"ז באייר התש"ף (11 במאי 2020) רשאי יצרן של קמח לארוז קמח באריזה שסומנה בסימון תזונתי לפני יום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020), ורשאי יבואן של קמח לייבא קמח באריזה שסומנה כאמור, ובלבד שהסימון האמור על האריזה תואם את סוג הקמח הנארז וכולל לפחות את פירוט הערך הקלורי של הקמח, ותכולת החלבונים,

השומנים והנתרן, כמפורט להלן: סימון תזונתי ב-100 גר'Nutritional value per 100 gr. אנרגיה (קלוריות)Energy (calories) חלבונים (גר') Proteins (gr.) פחמימות (גר') Carbohydrates (gr.) שומנים (גר') Fats (gr.) אם הערך פחות מ-0.5% במשקל, יסומן לצידו אפס נתרן (מג') Sodium (mg.) אם שיעורו פחות מ-5 מיליגרם ב-100 גרם יסומן לצידו אפס. שמירת מסמכים 3 יצרן או יבואן של קמח באריזה כאמור בסעיף 2 ישמור צילום או סריקה ממוחשבת של כל צדדי האריזות ומספרי האצוות אשר יוצרו או יובאו, ובכלל זה התאריך האחרון לשימוש או התאריך האחרון המומלץ לשימוש בקמח לכל אצווה, למשך תקופה שלא תפחת משנה ממועד תום חיי המדף של הקמח. שמירת דינים 4. אין בצו זה כדי לגרוע מחובות סימון שאינן סימון תזונתי הקבוע לפי חקיקת המזון, או מחובת שמירת מסמכים לפי כל דין. התוספת בסעיף 4 "או מחובת שמירת מסמכים לפי כל דין",

ויש רבות כאלה בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון). הסעיף המדובר גם לא בא לגרוע מחובות סימון אחרות שהן לא אותו הסימון התזונתי שקבוע שעליו התגברה הוראת סעיף 2 בצו שלפנינו. לגבי שאלת המועד, המועד שנקבע פה הוא ה-11 במאי 2020. אנחנו מבקשים, אם אפשר, עד סוף מאי 2020. אני חושב שזה מה שדובר גם כן בשלבים המקדימים. אנחנו נשאיר את התאריך הנקוב 11 במאי 2020 וככל שיהיה צורך, הבניין הזה פתוח גם בעתות קורונה. תבואו לכאן ותבקשו הארכה של תוקף הצו. האם אתם רוצים מועד תחילה של הצו, או שבכל מקרה אתם תפרסמו אותו היום? שרון, מה ההתשובה? אולי עדיף שזה יהיה מהיום כי אני לא יודעת אם נספיק

אוקיי, מועד התחילה הוא מהיום. אני מעלה להצבעה את צו על הפקוח על מצרכים ושירותים (נגיף הקורונה החדש) (שימוש באריזות של קמח - סימון תזונתי)(הוראת השעה),

2020. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה בעד, 3 נגד, אין נמנעים, אין הצו אושר

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:15.